בוקר טוב לכולם. מתנצלים על האיחור. אני שמח לפתוח ישיבה שכולה עוסקת במוכנות של מערכת ההשכלה הטכנולוגית לקראת פתיחת שנת הלימודים בעוד כחודש. אני זוכר את עצמי מגיע לפה כנציג סטודנטים מתוסכל בכל פעם מחדש, שתמיד ההשכלה הטכנולוגית איכשהו לא מצליחה לקבל פה ביטוי מספיק גדול ואפילו בתהליכי חקיקה